ו' באדר התשפ"ג. אנחנו התכנסנו כאן לדיון חירום על העלייה המדאיגה במקרי רצח נשים, בהשתתפות שר הרווחה יעקב מרגי חברי וידידי, שאני גם בהזדמנות הזו, זו פעם הראשונה שאתה כאן בוועדה מאז שמונית להיות שר הרווחה, אני רוצה לברך אותך עם כניסתך לתפקיד, לא יכולנו לבקש שר רווחה יותר טוב ממך. אני יודעת שאין אומרים שבחו של אדם בפניו אבל כמי שהיה בבית הזה שנים ארוכות והתעסק בנושאים הרגישים ביותר בחברה הישראלית, אין לי ספק שאני כבר מוצאת שותף שרואה איתנו עין בעין את העובדה שכולנו שותפים לשליחות, בטח ובטח במאבק באלימות ורצח נשים. בשבוע שעבר אנחנו התעוררנו לבוקר שבו נרצחה אישה רביעית בפחות מחודש ימים. דמן של הנרצחות זועק אלינו להמשיך ולעסוק ביתר שאת. זו לא גזירת גורל, ואנחנו רואים פה את המשטרה, יש פה את משרד המשפטים ויש פה את הארגונים היקרים והנשים היקרות שפועלות, ויש פה גם את הצוותים שלך שפועלים, בטח בשנים האחרונות, באופן אינטנסיבי, לצד זה גם בדיונים שאנחנו עושים יש עוד הרבה מה לעשות. נמצאת כאן גם המנכ"לית של הרשות לקידום מעמד האישה וכמובן חברת הכנסת שרון ניר. אני גם רוצה לברך אותך המנכ"ל ינון שנכנסת לתפקיד כמ"מ מנכ"ל משרד הרווחה. אני יכולה להגיד לך אדוני השר, שבחלק מהדיונים אנחנו מבינים שכל המאבק והיכולת שלנו לסייע לנשים הוא בהחלט במעטפת הוליסטית תוך ראייה על שרשרת הרצף של הסיוע שנדרש לנשים שנמצאות בצל האלימות. אני יכולה לומר לך שלא כל הדברים יושבים על שולחנך, לדוגמת האזיקון האלקטרוני לגברים שפעם אחד פעם מפרים צווי הגנה, לגברים שהורשעו בעבר שהם פצצה מתקתקת, ואין ספק בכלל שהחיים קודמים לכל דבר אחר. פיקוח נפש קודם להכל. החוק עבר בממשלה הקודמת, בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה. היו לי שיחות עם שר המשפטים וגם עם השר לביטחון לאומי, בתקווה ובסיוע שלך שבתוך שבוע-שבועיים ימים, אמר לי שר המשפטים, שהוא מתכוון להביא את זה לכנסת, ולהחיל על כך דין רציפות במטרה להתקדם עם הנושא הזה שזה באמת כלי מניעתי. לצד זה, בהרבה מאוד דברים שיושבים על שולחנך, ונמצאות כאן נציגות של נעמ"ת, של ויצ"ו, של קולך, של בת מלך, של הרבה מאוד ארגונים שמפעילים מקלטי נשים, הייתה לי פגישה איתך, אנחנו יודעים שנשים מחד לא יכולות לברוח עם ילדים שהם בגירים ועדיין הם קטינים וזה שם אותן במצב של משפט שלמה. נשים שיוצאות ממקלטים אין להם מספיק סיוע. אנחנו נמצאים עוד משנות ה-90 עם 8,000 שקלים כשאנחנו מבקשים, לא רק להכפיל, להגדיל ל-20,000 שקלים לפחות את המענק. זו הצעת חוק שכבר דיברתי איתך עליה ואנחנו כבר חתומות ואנחנו הנחנו ואין לי ספק שביחד נצליח לקדם את הנושא הזה. לצד באמת החוק שיזמה עאידה תומא סלימאן שהשתקמה ועבר, החוק שמחייב טיפול בגברים אלימים. בתי המשפט, שופטים שמבקשים תזכירים כרגע לא מקבלים את זה, אדוני המנכ"ל, כתוצאה מכך שקודם כל אנחנו מפרים חוק. צריך להבין משרד הרווחה כרגע וגם המשרדים האחרים שאמורים לקיים את החוק, מפרים את החוק. אנחנו ביקשנו מתווה, אני מקווה שאנחנו בתוך שבוע ימים כבר נצליח לסגור את המתווה הזה ולהתקדם הלאה. אני מעבירה את השרביט אליך, שר הרווחה, אלא אם כן תרצה לשמוע אחרים. חשבתי שבכל זאת לתת לאחרים להשמיע את דברם, אבל קודם כל הכבוד הוא לך לדבר. קודם כל בוקר טוב,

כפי שסוכם עם המ.מ.מ. פה שלפחות ארגון אחד ניתן לו. אז אנחנו נעביר לממ"מ להציג כמה מהנתונים ואני רואה שגם יש פה יתומים לנרצחות, הבת של רחל נמצאת איתנו ואנחנו נעביר לה עם לרה צינמן ארגון נרצחים ונרצחות אחר כך ונאפשר לכם לדבר. תודה רבה גברתי, עידו אבגר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אין לי נתונים חדשים ואני לא אגזול הרבה מזמנכם, אנחנו עוסקים בנושא הזה כבר שנים והתמונה בסך הכל חוזרת על עצמה. אני אציג תמונה כללית תמונה עגומה. עגומה בהחלט. בשנים האחרונות בממוצע יש שונות בין השנים בממוצע. אפשר לדבר על 26 נשים שנרצחו בכל שנה מאז 2015, וקרוב ל-60% מהנרצחות הן נשים ערביות שמהוות כ-20% מהאוכלוסייה. אז יש פה ייצוג יתר משמעותי. ועוד הבדל משמעותי בין יהודיות לערביות, בקרב הנרצחות היהודיות, פה אני מדבר על השנים 2022 כמעט כולן נרצחו על ידי בן משפחה, לרוב על ידי בין הזוג 60%, לעומת זאת בקרב הנרצחות הערביות רק ב33% מהמקרים יש חשוד שהוא קרוב משפחה, וברוב המשפחה בכלל כרגע אין חשוד, או למשטרה לא ברור מי ביצע את הרצח, התיקים לא פוענחו, שזה עוד הבדל מאוד משמעותי. נקודה אחרונה מבחינת הנתונים, ככלל, בשנים האחרונות כמחצית מהנרצחות כן מוכרות לשירותי הרווחה, לא בהכרח על רקע של אלימות במשפחה, לפעמים זה על רקע אחר לפעמים זה שנים קודם לכן. כשליש מהנשים הגישו תלונה על אלימות במשפחה בעבר,

לא בהכרח בסמיכות לרצח אבל יש פה איזושהי מוכרות לרשויות. או לרווחה או למשטרה, זה לא בהכרח למשטרה.

המשטרה והרווחה מפעילות ביחד ועדה משותפת, יש להם נוהל משותף שמנסה לעקוב אחרי נשים מאוימות בסיכון גבוה. מתקיים דיונים ברמות שונות. בשנת 2020 נמסר פה לכנסת שבכל רגע נתון נמצאות ברשימה כ-1,000 נשים מאוימות בסיכון גבוה. נקודה אחרונה לגבי מדיניות, אני בטוח שזה יעלה, הוועדה המשרדית לבדיקת רצח נשים שבעצם פועלת בהובלת משרד הרווחה, אני רוצה להגיד דבר אחד על מה שקרה שם שהשתנה ודבר אחד שטרם השתנה. הממשלה החליטה באוגוסט 2021 להרחיב את סמכויות הוועדה. בעבר היא דנה אך ורק במקרי רצח של נשים עי ידי בן זוגן, והסמכויות הורחבו כך שהיא דנה גם ברצח על ידי בני משפחה אחרים. אני לא יודע מה קרה בפועל, אני בטוח שמשרד הרווחה יוכל להתחיל לזה. ודבר אחד שלא השתנה זה הסיפור של הדיווח בין המשרדים. דיווח של משרד הבריאות לוועדה, בעצם לא מתאפשר בגלל סוגיות שקשורות של הפרטיות. יש תזכיר חוק כבר מ-2018 לתיקון חוק שזכויות החולה, אבל למיטב ידיעתי הנושא הזה טרם קודם. זה כמובן גם נידון הרבה בוועדה. תודה רבה. לבקשת השר אנחנו קודם כל נציג את המצגת של משרד הרווחה. איילה מאיר מנהלת אגף בכירה שאנחנו מכירים אותה כאן בכנסת. בבקשה. (הצגת מצגת) תודה רבה. שלום, בוקר טוב. אני אציג פה פעילות של הוועדה לבדיקת מקרי רצח. הפורום הבין-משרדי לבדיקת מקרי רצח. תודה למ.מ.מ עידו כי באמת הצגת חלק מהדברים שאני אציג אותם גם אבל אני אעשה את זה הכי מהר שאפשר כדי שנאפשר פה איזשהו דיון. אני עומדת בראש הוועדה, בראש הצוות הבין משרדי, יושבים איתנו בוועדה הזו גם נציגי משרד הבריאות, נציגת משרד החינוך, נציג משרד העלייה והקליטה, נציג המשטרה כמובן, נציגי משרד הרווחה, ולכל דיון כזה מגיעים המחלקה לשירותים חברתיים המטפלת באירוע בין אם היא הכירה את המשפחה לפני הרצח וגם אם היא לא הכירה את המשפחה לפני הרצח. הוועדה פועלת במסגרת שתי החלטות ממשלה החלטת ממשלה ראשונה משנת 2002 שבעצם מינתה את משרד הרווחה להוביל

שנאמר פה, באוגוסט 2022 הורחבו סמכויות הוועדה והוועדה דנה היום בכל מקרי רצח נשים בידי בני משפחה, לאו דווקא בידי בני זוגן. אני כן אעיר כאן בסוגריים שההמלצה של הוועדה הבין משרדית לטיפול באלימות במשפחה הייתה להרחיב את הסמכויות של הוועדה לכל מקרי רצח במשפחה ולא רק למקרים של רצח של נשים. כמו המקרה של נס ציונה ששם רצח מאוד קשה של האח. דווקא בנושא הזה אנחנו כן נדון מכיוון שזו אישה שנרצחה בידי אחיה. אבל אם אח היה נרצח בידי אחותו לא הייתה לנו סמכות לדון. לא, אני מדברת על אישה שנרצחה בידי אחיה. אז כרגע הסמכויות של הוועדה הן לדון בכל מקרה של אישה שנרצחת על ידי בני משפחה,

הורים, דודים, גיסים, בני זוג כמובן. רק אני אציין שהפורום הבין משרדי פועל תחת המטרייה של התוכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות במשפחה, תחת המטריה המקצועית שלו. המטרה של הצוות זה בעצם ללמוד ביחד כל נציגי משרדי המשרדים השונים, נציגים שרלוונטיים לנושא של אלימות במשפחה ולמניעת רצח, ללמוד ביחד על הצעדים והפעולות שנעשו לפני הרצח, במקרה שהם היו מוכרים לרשויות השונות, ועל הפעולות שנעשו לאחר מכן. מה שאנחנו כן גילינו בצורה די מובהקת, שככל שאנחנו אוספים מידע, גם אם הוא מידע שנמצא במקומות אחרים ושונים והוא לא שותף בין המערכות, אנחנו לומדים יותר טוב איך אנחנו יכולים לשפר תהליכים ואיך אנחנו יכולים לשפר רצף וממשקים. ואני אדגים לכם ליותר מאוחר כל מיני פעולות שעשינו כתוצאה גם בהשראה של הוועדה הזאת. קצת נתונים, אני אגיד פה שהנתונים פה נאספים על בסיס מידע שהמשטרה מעבירה לנו. כאשר יש חשוד שהוא ממשי וודאי כשהחשוד הוא בן משפחה. יכול מאוד להיות שיש נשים שנרצחו ואנחנו לא יכולים לדון בהם כי אנחנו לא יודעים מי החשוד, ואנחנו עוד לא יודעים אם החשוד הוא בן משפחה. גרוש נכנס להגדרה של בני משפחה? בטח, בוודאי. בן זוג נכנס גם אם לא היה נשוי?

גם בעבר, גם בהווה, ידועים בציבור, בני זוג, מערכות יחסים זוגיות כאלה ואחרות גם אם הן לא רשמיות פורמליות. כפי שנאמר, אנחנו אוספים את הנתונים לגבי נרצחות שנרצחו על ידי בני משפחה אחרים אבל אנחנו התחלנו לדון בהם רק בחודשים האחרונים מאז שהורחבה סמכות הוועדה. אני אתן לכם פה ממש טעימות. כמה תוכניות שאנחנו גם פיתחנו וגם נמצאים בפיתוח שלהן ובהקמה שלהן, שהרבה מהן הן, אני לא אגיד בהשראה כי זו מילה חיובית מידי כשאנחנו מדברים על רצח, אבל הרבה מהן נגזרות מתוך תובנות ומסקנות שאספנו לאורך הרבה שנות בדיקה. הזכירו פה את הנוהל הטיוב המשותף שיש לנו עם משטרה ישראל שאנחנו דנים ביחד, אנשי שטח ברמת המחוז, וגם לפעמים במקרים מסוימים ברמת המטות של המשרדים, ובמקרים פרטניים של נשים שמאוימות והמשטרה והרווחה מנסים ביחד למקד, לגבש, דרכי טיפול, דרכי הגנה. גם אם אלו דרכי הגנה שהרבה פעמים נשים לא רוצות, לא מסוגלות, לא מוכנות, מתקשות, לשתף פעולה עם תוכניות ההגנה שאנחנו מציעים להן. ואנחנו ביחד, מה שנקרא מיטב המוחות, מנסים במשותף למצוא דרכי הגנה נוספות ודרכי טיפול נוספים במסגרת אותו נוהל. ממש בימים אלו מוקם צוות בין משרדי נוסף שוב יחד עם המשרד לביטחון פנים ויחד עם המשטרה, רווחה ומשטרה לגבי נשים, במקרים מורכבים, אגב לא רק נשים גם נערות צעירות קטינות, יש לנו נערות טעונות הגנה שנמצאות בסיכון מאוד מאוד גבוה, והרבה מהן במסוכנות גבוהה מתמשכת אנחנו קוראים לזה בחזקת מסוכנות. זאת אומרת שגם אם הם יהיו במקלט ויש נשים שנמצאות במקלט הרבה מאוד זמן ואפילו לפעמים יותר משנה, מכיוון שברגע שהן יוצאות מהמקלט מהמקום המוגן הסיכון שלהן מאוד גבוה והן נמצאות לפעמים שנים תחת איום מתמיד, והצוות הזה אמור בעצם לגבש ביחד מעני הגנה נוספים מעבר למה שיש לנו היום, להיות יצירתי לצאת מהקופסה. כשהנדבך הכלכלי הוא גם פקטור מאוד משמעותי ביכולת של אותה אישה לצאת מהמקלט,

להתרחק מאזור הסכנה. נכון, אבל זה לא רק פחד כלכלי. התלות הכלכלית היא בהחלט אחד מהחסמים שאנחנו רואים אצל נשים, בעיקר אצל נשים שמאוימות על ידי בני הזוג שלהן בעבר ובהווה. הרבה פעמים התלות הכלכלית היא אחת מהחסמים, ואנחנו תכף נציג כמה וכמה תוכניות בהקשר הזה. אדוני השר, אני אספר לך שכשרת העלייה והקליטה נוכחתי לדעת שיש מאות דירות עומדות ריקות של הדיור הציבורי באזורים פריפריאליים ועדיין וגם דירות ששופצו, ואני ביקשתי לייעד אותן לטובת נשים שבורחות מגבר מכה, יוצאות ממקלטים. כי מה הטענה שהם עומדות ריקות? שאף אחד לא רוצה את הדירות. אבל אני מאמינה שאין אישה שרוצה להציל את חייה ורוצה להתחיל חיים חדשים, שלא תהיה מוכנה לקבל דירה ציבורית וגם אם זה במשמורת. לעיתים זה לא לכל החיים, הן צריכות את הזמן, את השנה שנתיים שלוש לעמוד על הרגליים, לגדל ילדים בנחת. אז זה משהו שאני חושבת, שאנחנו יכולים לחלוטין לצבוע ולייעד. חשוב שתרוצי כי חשוב לנו גם שהשר ישמע אחריך לפחות עדות אחת. אני רוצה לומר שגם הקמנו מרכזי סיוע רב תחומיים, מרכזי חירום, עלומה, שזה אחד מהמענים פורצי הדרך, כדי לאפשר לנשים- - - שניים כרגע? יש לנו כרגע שניים פעילים, ואחד בדרך. כשהתוכנית הלאומית מדברת על ארבעה מרכזים? בשלב הזה ארבעה. אנחנו בינתיים רואים את הממשות של המענה הזה, כמה זה היה חשוב וכמה בעצם דייקנו וקלענו לצורך שמאוד קיים. הרבה נשים פונות בטלפון, מבקשות להתייעץ, רוצות להישאר אנונימיות, לא רוצות לפתוח תיק בשירותי הרווחה.

אנחנו מסייעים להן, נמצאים שם בשבילן, לפעמים גם ייעוץ משפטי מקבלות, לפעמים גם במקרים המתאימים גם ייעוץ פסיכיאטרי, ואנחנו מפנים אותן ונותנים להן את הצידה לדרך, וכבר כ-1,000 נשים מקבלות את המענה הזה, ואנחנו ממש מקווים להמשיך ולפתח אותו. הקמנו מערך של כוננים ברשויות המקומיות גם תחת התקציב הייחודי של הוועדה הבין משרדית, כדי לאפשר מענים 24/7, סופי שבוע, לכל מצבי חירום בתחום אלימות במשפחה. כמובן, את כל הכוננים האלה אנחנו מכשירים, אנחנו מלווים אותם בתהליכים שלהם. וכמובן, הגברנו בצורה משמעותית את מערך ההשתלמויות והידע. אחד מהתובנות והמסקנות שאנחנו מגלים גם באמצעות הוועדה לבדיקת מקרי רצח, שאין מספיק ידע.

גורמי מקצוע שהאנשים האלה נמצאים תחת הרדאר שלהם, הם מגיעים אליהם, בין אם על רקע בקשה כלכלית, לא משנה, לכל מערכת, לאו דווקא מערכת הרווחה הרבה פעמים לא שואלים את שתיים שלוש השאלות הנדרשות כדי לדעת איפה האישה הזאת נמצאת ובאיזה מצב היא נמצאת, ואפילו גם לא שואלים את הגבר, הרבה פעמים אנחנו רואים שהגבר נותר מאחור. ואם היינו שואלים עוד כמה שאלות ואולי מגלים איזשהו טפח נוסף, היינו יכולים להפנות ולעזור לנשים האלו. איילה, האם את יכולה להגיד שאם לא התקציבים שהוקצו, והוקצו תקציבים בשנים האחרונות, אנחנו כן רואים התקדמות גם במימושם? האם מלוא התקציבים שיושבים במשרד הרווחה בתוכנית הלאומית ממומשים לטובת הנושא? כי אני יודעת שכ-80% מכלל מצבת כוח האדם שהתוכנית הלאומית אומרת הוא issue אבל יש לנו עדיין דרך לאייש, ושלא מוותרים על אף תפקיד, כי כל אחד כזה הוא מענה לאישה שנמצאת במצוקה מידית. אז קודם כל אנחנו לא מוותרים על אף תפקיד, ויעידו כל האנשים כמה נאבקנו אנחנו לקבל עוד תקציבים. קיבלנו אבל לא קיבלנו את כולם עדיין. אנחנו לא מוותרים על אף תפקיד. אני יודעת שלפני שבועיים הוצגה כל הפעילות הנרחבת של הוועדה אז אני לא אחזור עליה, אבל כן אני אגיד שהורחבו הרבה מאוד תקנים לרשויות המקומיות. אחת הבעיות שיש לנו, בקושי לאייש את כוח האדם, זה במשבר כוח אדם קיים לא רק בשירותי רווחה, בהרבה מאוד מערכות, בטח ציבוריות. אז גם אנחנו מתמודדים עם זה ואנחנו לא מוותרים על אף תפקיד כזה, ואני כן גאה לומר שבתחום אלימות במשפחה, באופן יחסי גם לתחומים אחרים, אנחנו כן מצליחים לגייס אנשים. המומחיות נמצאת בעיקר במערכת הציבורית, במערכת שירותי הרווחה, והרבה מאוד אנשים רוצים להשתלב בתחום הטיפולי הזה. רק עוד ממש כמה דוגמאות, אני חושבת שהן חשובות. כל הנושא של טיפול בגברים, שאני יכולה להעיד כאחת שנמצאת הרבה מאוד שנים בתחום הזה ועובדת הרבה שנים במשרד הרווחה ובתחום הזה ספציפית, אני יכולה להגיד שזה היה אחד החללים או החורים השחורים המאוד מאוד גדולים לאורך השנים שלא הצלחנו, לא הצלחנו לגייס מספיק גברים, לא הצלחנו לטפל במספיק גברים, לא הצלחנו להביא אותם אלינו, לא מספיק הצלחנו. ובאמצעות תקציבים ייחודים של הוועדה הבין משרדית הצלחנו להוסיף תקנים ייעודים ספציפיים ייחודיים,

לנושא של טיפול גברים. יצרנו תהליכי הכשרה מאוד מקיפים בכל הארץ, המטפלים בתחום של גברים. כרגע יש לנו שתי דירות טיפוליות לגברים מורחקים בצווי הגנה על מנת לתת להם קורת גג מידית, ומעטפת טיפולית כדי למתן את המסוכנות בשלב הזה. שלא תהיה תמות נפשי עם פלשתים, ברגע שהם מאבדים את הבית, אז הם אומרים איבדתי הכל. עכשיו, אחד החוקים שיושבים זה לא יכול להיות מצב, ולרה צינמן מכירה את זה כי שנים אני מדברת איתך ואחרות, שגבר שרצח מקבל מחצית מהדירה המשותפת ומהרכוש המשותף, הוא יושב בכלא, היתומים - - - העלנו הצעת חוק כבר קיבלנו- - - זו הצעת החוק שלי במקור מ-2018 אחר כך הגישו גם קרן ברק וחברת הכנסת עאידה תומא סולימאן והעברנו להם את זה בכנסת הקודמת, בטרומית. ואני אגיד לך, זו סיטואציה שיתומים לא יכולים לחזור לבית, לא יכולים למכור את הדירה, לא יכולים להשכיר את הדירה כי יש מענות וטענות לרוצח. צריך לקחת לו את כל הרכוש המשותף. אני מאמינה לא רק בדירה, אבל כרגע מה שיושב הוא הסיפור של הדירה המשותפת, אני בטוחה שיהיו גברים שלא ירצחו אישה בגלל שהם הולכים לאבד את הדירה שלהם. פנינה, היום אם יש גזר דין, אז כן זה קורה היום.

עושים הסדרי טיעון שמורידים להם מרצח להריגה כדי שיוותרו על הדירה, זה הסיפור נמצאת פה היועצת המשפטית. אבל זה לא לוויכוח. זו המציאות שקיימת ואני מאמינה שנצליח להביא את החוק הזה, ושאף גבר שרצח לא יקבל שקל. תודה לך איילה, אנחנו עוד נחזור, מצטערת שאני קוטעת.

מגייסת משאבים ופועלת לשינוי חקיקה, אבל בעיקר הבת של רחל אייזנשטט שנרצחה לפני שנה וחצי. היי לכולם, אני רגע חוזרת למה שאמרת קודם בנושא הרכוש, כי זה מאוד מאוד חשוב. גבר מאבד את הזכות שלו לרשת רק בהרשאה. אני לא רוצה להגיד לכם כמה זמן אנחנו נמצאים עד שאנחנו מגיעים למתן הרשאה ושלאחריה יש ערעור. אנחנו לא מדברים על ימים ולא על חודשים, אנחנו מדברים על שנים. בזמן הזה אנחנו נשארים להתמודד עם כל הדבר הזה, כשבעצם ידינו כבולות בגלל החוק. יש את עניין חוק הירושה הרצחת וגם ירשת, שהוגש עשרות פעמים לכנסת. כל הנושא של חוק הממון שחברת הכנסת אז בזמנו גם הגישה ולא נעשה עם זה שום דבר. זה רכוש, נכון, אבל המחיר שאחר כך משלמים על זה, גבר רוצח היום מקבל את כל הזכויות שלו. והוא יכול לעשות בזמן הזה מה שהוא רוצה, הברחת נכסים אם אין מי שיפעל דיספוזיציה בשביל למנוע ממנו את הדבר הזה, הוא יכול לתת ייפוי כוח לצד ג', ולעשות ככל העולה על רוחו והכל בחסות החוק, וזה משהו שחייב להיעצר. זה בלי קשר למה שרציתי להגיד בהמשך למה שאמרת. אני כתבתי כי קצת קשה לי להגיד את הדברים. אמא שלי רחל נרצחה בידי גבר אשכנזי, מלומד, מהנדס בכיר, קצין נפגעים בצה"ל. איך יכול להיות? עובדה. אני במשך שנה וחמישה חודשים שואלת את עצמי מה יכולנו לעשות כדי למנוע את זה? אני שואלת את עצמי את אותה השאלה בכל פעם שאני מקבלת מבזק כזה שמודיע כי נמצאה גופת אישה, והחשד הוא רצח. ממשיכה לחשוב על זה כשמתבהרים הפרטים הראשונים, אני מיד חושבת איך עולמות ומעגלים שלמים קורסים באחת לתוך תיהום פעורה, אני גם מיד יודעת עם מה המשפחות יצטרכו להתמודד. כמתנדבת בארגון משפחות נרצחים נרצחות, אני משתדלת להגיע למשפחות בשבעה למרות הקושי האדיר שלי להכיל את זה, ואני שומעת פרטים מזעזעים, כמעט תמיד היה אפשר למנוע, כמעט תמיד היו התראות כאלו ואחרות. מה אנו כמדינה עושים עם זה? איך אנחנו פועלים לעצור את המגיפה הזו? אני שומעת אין סוף סיסמאות של גורמים כאלה ואחרים אך אני לא רואה שנוקטים פעולה חד משמעית. האני מאמין שלי בתוך החושך הזה הוא שצריך לקחת את המגיפה הזו ולפרוט אותה לקטן קטן. לקחת כל סוג ואופי של רציחות ולתת את המענה המדויק והמתאים. לא ייתכן שחוק האיזוק האלקטרוני יתגלגל כל כך הרבה פעמים בטענות הזויות כאלה ואחרות, לא ייתכן שאישה מתלוננת או שיש צו הרחקה ואף אחד לא אוכף זאת מול הגבר בחשש לפגוע בפרטיותו. לא ייתכן שבן גביר יפעל לשטוף את הרחובות בנשים כדי לטפל בטרור אך יחשוף נשים למעשי רצח נוספים. אני פה כאישה, כאמא לבנות, כאחות לאחיות, כחברה לחברות, מוצאת את עצמי מפוחדת עד אימה מהיום הבא. וככה כולנו צריכים להרגיש, כי המגיפה הזאת לא מבחינה בגילאים, מגזרים, שכבות סוציואקונומיות ואמונות. היום זה אצלי בבית, מחר זה אצל כל אחת ואחת מכן. כולנו חייבים לעצור את סדר היום הציבורי, את הדיונים על פסקת ההתגברות וחוק דרעי, ולתת פתרון למצב החירום הזה במדינה באופן מידי. תודה רבה אריאל, זה לא מובן מאליו שאת נמצאת כאן, והרבה מאוד נשים אמיצות שבעל-כורחן נאצלות לחשוף את סיפורן האישי ולהיות כאן בוועדה וגם בכנסים האחרים כדי להשמיע זעקה למען שאחרות לא חלילה, תירצחנה. אז תודה רבה לך. אדוני השר, אני יודעת שאתה גם באמת הגעת לוועדה בהתראה מאוד מאוד קצרה. על כך אנחנו מברכים אותך, תודה שאתה איתנו. אני מעבירה לך את זכות הדיבור כי אתה צריך עוד מעט לזוז, אבל יישאר איתנו המנכ"ל וצוות המשרד שלך. שלום לכולם, ברשות יושבת הראש, חברי הוועדה, חברת הכנסת לשעבר שולי, מנכ"ל המשרד, אורחים נכבדים. הסוגייה הזאת כמו הרבה סוגיות חונות בסוף בסוף במשרד הרווחה. אבל אפשר לצאת לידי חובה ולטפל עכשיו בנקודת הקצה. נקודת הקצה שאליה הגעתי זה לדבר על הצעת החוק שחוקקה בקדנציה הקודמת. אבל לפני כן אני רוצה לומר, זה חוזר על עצמו כחוט השני כמעט בכל הסוגיות שאנחנו במשבר בחברה הישראלית. אנחנו אלופים בלטפל נקודתית בבעיה מסוימת, אנחנו לא יודעים לטפל בה בצורה הוליסטית רב מערכתית. אני שמעתי עכשיו את הדוברים וזה כמעט מדע ידוע מראש. לצערי הרב, אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות, אפשר לבנות בית חולים מתחת לגשר ולטפל אחרי זה, ונעשה את הטיפול ונשפר את הטיפול, התקדמנו, ונוסיף עוד מענים לטפל בנשים שעברו במשפחות את הטראומה המזעזעת הזו, או את הגברים שעדיין לא מטופלים, לצערי הרב. אבל לפני כן, אנחנו כמחוקקים, גם ממשלה גם חברי הכנסת, צריכים להוביל טיפול מערכתי, רבותיי. אמרת חסרים נתונים. נעשו מחקרים? האם אנחנו יודעים לעשות מניעה? הרי אפשר במחקרים, בחלק גדול, לצפות את העתיד במה שיקרה בדור השני ובדור השלישי. נעשה משהו? יש התראות? יש טיפול מוכוון על ידי המערכות השונות במדינת ישראל? חברות הכנסת, השר מדבר כדאי מאוד להקשיב לו. תודה. לצערי הרב, זה לא נעשה. ואני חושב שאם אנחנו גם החברה האזרחית, גם חברי הכנסת, גם אני לא פוטר את עצמי, אנחנו עוד נתכנס על המענים שאנחנו נותנים וניתן להם עוד חיזוקים, אבל צריכה להיות כאן מערכה משותפת, ואני קורא לזה מערכה משותפת. מערכת החינוך, מערכת הבריאות. יש תמרורי אזהרה שנדלקים בשרשרת החיים של המשפחות האלה. אנחנו נחשפים אליהם כשזה נגמר ברצח מזעזע איום ונורא. לכן זה הקטע, אני זורק את זה לחלל האוויר גם אליי לתוך המשרד, אבל גם לכל הגורמים מסביב, כי בסוף בסוף אנחנו מקבלים את התוצאה בסוף, ועם התוצאה הזו אנחנו צריכים לטפל כמשרד הרווחה והביטחון החברתי. אני רוצה להתייחס ככה. הצגת את הסוגייה הזאת של הדיור לנשים,

חושב שזו איוולת בזמן שיחידות דיור כאלה נמצאות ריקות ולא ניתנות. אני פניתי לשר השיכון בשבוע שעבר בסוגייה הזו אני מקווה שנקבל מענה. אני רוצה לומר, נגעתי בסוגייה של מחקרים, אני חושב שכן צריך לעשות מחקר בסוגייה הזו ואני חושב שהוועדה צריכה לדרוש את המחקר לזה. צריך משאבים לכך, צריך להקצות משאבים כדי לקיים את המחקר הזה, אנחנו בתוצרים של המחקר הזה נדרוש לתת מענים כבר בשלבים מוקדמים יותר. רבותיי, הסוגייה שאני באתי להתייחס אליה במיוחד, כי יש לי פה צוות, המנכ"ל יכל לתת מענה לדיון הזה כנ"ל הצוות המקצועי. חוקק חוק בכנסת הקודמת, רבותיי הייתי שנים רבות בשולחנות האלה ובחדרים האלה. לעיתים אנחנו, אצה לנו כהדרך לחוקק ,וזורקים את זה העיקר עברנו, הנה חוקקנו סימנו וי, וזה מגיע לכלל לידי ביצוע וזה לא מיושם. וזה קורה המון פעמים. יש חוקים שהפכו להיות אות מתה בספר החוקים במדינת ישראל. יש חוקים שמחכים לכתיבת תקנות שנים רבות אבל רק הבאתי כדוגמא. במקרה הזה,

ואני פונה אליכם מה שיוחלט כאן זה מה שיהיה. אני פונה לשכל הישר. אפשר להיות צודק ואפשר להיות חכם. אתם כולכם סביב השולחן, גם אני חושב, שהלוואי ויכלנו לעשות זאת שהמשרד יבצע את המשימה הזו של טיפול בגברים אלימים על פי החוק. יש קושי אמיתי, יש תת איוש בכל מקצועות הרווחה, יש בריחה של עו"סים למגזר הפרטי ולעמותות. עבודה סוציאלית הפכה להיות מקצוע מטפל, וממזמן לא עבודה אדמיניסטרטיבי. אני כן מחויב להיכנס לסוגיה הזו ואני אומר לכם זה אחד הקשיים שגיליתי במשרד שלנו, אני כן הולך לפתוח את - - - העיסוקים, אני כן הולך לפתוח את תנאי הסף. לא על כל דבר אני צריך עו"ס, לא כל מטפל צריך לעבור שנתיים וחצי שלוש באקדמיה. צריך ללמוד מחדש, לעשות ניתוח עיסוקים כדי לשחרר את הפלונטר. אנחנו במצוקה אמיתי. אנחנו לא מצליחים לתת מענה, לא מיטבי, סביר, כמעט לא אנושי, לאוכלוסיות הכי קשות שזקוקות לנו. וזו הסוגייה. למה אני מספר את הסיפור של המצוקה הזו? כי זה נוגע לחוק הזה. יש אפשרות להוציא אותו מיד לפועל במיקור חוץ, כי רק שם אני יכול לשלם את השכר הגבוה לעו"סים ולמטפלים, כדי ליישם זאת במשרד הרווחה, אני צריך כ-40 תקני כוח אדם, שגם אם אני אקבל אותם מהאוצר, אני לא אצליח לאייש אותם, ותקראו לי כאן בכל חודש לוועד, ואני אומר לכם לא הצלחתי לגייס. השאלה אם אנחנו רוצים להיות צודקים או להיות חכמים. אני קורא לכם בואו נשחרר את הפלונטר, אני מוכן להיכנס לפעולה מיד. המכרז מוכן, אנחנו נוציא זאת למיקור חוץ קודם בתחילה, תוך התחייבות שאם סוגיית כוח האדם במקצועות הרווחה הטיפוליים תיפתר, נקלוט את זה בתוך המשרד, אני מעדיף שהמשרד יעשה את זה. אדוני השר אבל מפריטים לך את המשרד. מפריטים לך את התקנים, מדברים על 30 תקנים אדוני השר. את צודקת. אני רוצה כרגע לטפל בבעיה האמיתית שזועקת כאן בטיפול בגורמים האלימים. האישה היא הקורבן, המשפחה היא הקורבן, כולם משלמים מחיר חוץ מהגבר. למה? בואו נעצור את השרשרת הזו. אני חושב שצריך לשחרר את הפלונטר, אני אומר לכם את האמת, אם אני לא אקבל מענה מהאוצר ולא אדע שאני יכול לאייש את התקנים האלה,

עם כל הכאב והצער, אני אוציא זאת למיקור חוץ כי אני לא רוצה להפקיר את הזירה הזאת, זה במשמרת שלי. רק לידיעה, אני רואה פה את הגברת מנפגעי זכויות עבירה, אני חוקקתי. אני הייתי שותף לחקיקה של זכויות נפגעי עבירה. אז אני בא ואומר לכם, צריך לעשות זאת ובמיידי.

חכמים ולא צודקים במקרה הזה. על מזבח ההפרטה כרגע- - - שזה תוך זמן קצר יש שזה הופך להיות תקנים קבועים. אני רוצה להתמקד. קודם כל במיקור חוץ, אנחנו יכולים לגייס את כוח האדם הזה כי הוא יקבל את התמורה הנאותה, במסגרת שירות המדינה לא יהיה. רציתי לומר לכם רבותיי, 750 דיונים כיו"ר וועדת חינוך, משרדי ממשלה כושלים בביצוע. אם אתם עדיין קנאים לקטע הזה, הנה אני האדם החברתי שבא עם דעות חברתיות ואומר לכם, אם אתם חושבים שמשרדי ממשלה יודעים לבצע באיכות גבוהה אתם טועים טעות חמורה. משרד ממשלתי תפקידו לקבוע מדיניות, לתקצב, פיקוח ובקרה. תפסיקו עם הדווקנות הזו, אנחנו שילמנו ומשלמים מחירים עדיין בחלק ממערכת החינוך בגלל הדווקנות הזו. אתם פשוט שיבשתם את השירותים האלה וחירבתם אותם עשרות שנים. גברתי אל תפריעי לי, תכבדי את עצמך אל תפריעי לי כי אני אמנה לך מה את עשית במשמרת שלך.

תני לי אני בא בידיים נקיות, אל תעשי פוליטיקה על רצח נשים. תני לי לדבר. אל תפריעי לי, תכבדי את עצמך. רצח נשים זה פוליטיקה. חצופה, תכבדי את עצמך. אתה לא תספר לי על רצח נשים ואני אודיע לך שרצח נשים זה פוליטיקה ממדרגה ראשונה.

וממשלה שלא מוכנה להכיר בשוויון של נשים שלא תתפלא שנרצחות אצלה יותר נשים במשמרת. זה תמיד היה פוליטיקה וזה תמיד יהיה פוליטיקה. חברת הכנסת מיכאלי את לא יכולה להאשים אותו בפוליטיקה על רצח של נשים, דווקא את השר מרגי אי אפשר.

מצטערת, אני מבקשת לשים שניה בצד את הפוליטיקה, זה דיון חירום. אני זועק זעקה את מביא לי פוליטיקה? את לא מתביישת? אני מאוד מצטערת אי אפשר לשים בצד את הפוליטיקה. השר נאות להגיע לכאן, אני מבטיחה שיגיע זכות הדיבור שלך. השר ברמה האישית הוא איש יקר עם כוונות טובות.

היא פוליטיקה שמדירה נשים, שלא מוכנה לראות אותן כשוות ושגורמת להם לשלם מאוד יקר כולל בחייהם. תזמיני אותי לדיון על הדרת נשים אני אדבר, כרגע אל תשימי את זה על הכתפיים של הנרצחות. זו חוצפה לעשות את זה. אני לא שמה את זה על הכתפיים של הנרצחות,

ממשלות של ארבעים שנה שהיית מנהל פה. חברת הכנסת מיכאלי אני

אני לא רוצה להכניס כרגע את מיעוט נשים מנכ"ליות ועשינו על זה גם דיונים, את העובדה שאין שרות, את העובדה שבקושי יש חברות כנסת מהקואליציה, אני שמה את זה בצד מבחירה. הבחירה מוטעית. סליחה הבחירה היא שלי. את לא תחליטי איך אני עושה את הדיון.

אני קוראת לך קריאה ראשונה. את לא תחליטי בשבילי איך אני מנהלת את הדיון. אני רוצה לדעת, אדוני השר, שאתה מחויב שאנחנו לא יורדים בתקציב. ביום שישי אתם ישבתם, אתם הצבעתם על תקציב המדינה, אני רוצה לדעת שהתוכנית הלאומית היא בראש סדר העדיפויות בתקצוב שאנחנו עולים למעלה בתקצוב שלה ולא יורדים. אני רוצה לדעת שמתווה הטיפול בגברים אלימים יוצא לפועל בזמן הקצר ביותר, לזה אני רוצה שנתייחס פה היום. תודה יושבת הראש. תקשיבו רבותיי, באמת בואו נתמקד בסוגייה הזאת. הזכרת תקציב, אני אומר לכם שהתוכנית היא במרכז סדר העדיפויות של המנכ"ל. המנכ"ל גם מתקצב זאת לא רק אם יש חסר, יתקצב גם ביתר. אני רוצה לבשר כאן סביב השולחן הזה שאנחנו המשרד הראשון יחד עם משרד הביטחון שסגרנו חתימה על תקציב המשרד, כבר ביום שלישי רביעי חתמנו. בשלישי סיכמנו ברביעי חתמנו בגלל שלראשונה קיבלנו הגדלה מאסיבית לתקציב הרווחה. לא היו סכומים כאלה אף פעם בתוספות תקציביות של מיליארד בכל שנה. מיליארד תוספת כל שנה לשירותי הרווחה. אדוני השר, האם נצליח להגדיל? לא לא, אני אענה לך, כרטיסי מזון לא במשרד שלי. אפשר רק

סליחה, אני לא משרד שאלות יש יושבת ראש פה. שרון אני אתן לך, שניה. אני רואה פה שורה של אנשים שפוקדים כל הזן את הוועדה. למה שלנו חשוב יחד עם הארגונים זה לדעת שהתקציבים של התוכנית לא נפגעים,

אדוני השר, אני דיברתי איתך מ-8,000 ל-20,000 שקלים להעלות לאותן נשים שיוצאות ממקלטים, זו החלטה פשוטה, מדובר על מאות נשים בודדות. דיברת כבר עם שר השיכון, אם נצליח לשריין דירות ציבוריות לנשים שבורחות משם ומתחילות את החיים שלהן, כבר דיינו. איפה יש דירות ציבוריות? יש יש דירות ריקות. כשרת העלייה והקליטה אני יכולה להגיד לך בדיוק איפה. ספציפיות. אני אישית, בחילוץ של עולי אוקראינה שיפצנו דירות שעומדות ריקות ואף אחד לא רוצה אותם. אני חושבת שאם נעשה מספר צעדים מעבר לגופי האכיפה ואלו צעדים שאני מאמינה שהייתי רוצה לשמוע שאתה מחויב להם ביחד איתנו. סוגיה של טיול בגברים אלימים אמרתי אני מחויב ואמרתי לך את זה בשיחה בפגישה שהייתה. התוכנית תצא לפועל גם אם תצא פה מחאה שזה לא במשרד, אני אוציא אותה כי זה עומד לנגד עיניי. שקודם כל תיושם. אני אשקיע בה, ואם צריך להוסיף תקציב נוסיף תקציב. אין בעיה של תקציב. אם מישהו חושב שזו בעיית תקציב, לא. יש לנו בעיה של כוח אדם ולכן אנחנו עושים זאת במיקור חוץ ובמיידי כדי לצאת.

אנחנו שוב עוסקים באותו בית חולים מתחת לגשר הרעוע. אני קורא וחוזר, וחוזר וקורא לכל המערכות להציב סנסורים. אנחנו יכולים למנוע חלק גדול מהרציחות האלה אם נציב סנסורים בכל המערכות. המערכות המשפחתיות, בריאות, חינוך. אנחנו יודעים זאת, המערכות צריכות לדעת לייצר איזה שיח. אני רק לפני כשבועיים שלושה הייתי במכללת מיכל סלע. זה מיזם אדיר

אחותה של מיכל- - נכון, שהנציגות נמצאות איתנו כאן היום. - - שהקימה מיזם חשוב בתמיכת גוגל כבר כמה שנים. בכל שנה שבעה סטרטאפים שעוסקים באלימות במשפחה ורצח נשים. רבותיי, זה מדע כמעט ידוע אפילו.

צריך את המחקר כדי שיהיה לנו לנגד עינינו, צריך לכתוב אות ולשים אותו, צריך להקים מערך שיתוף פעולה של כל משרדי הממשלה. אני רוצה לסכם, בסוגיה שבאתי אליה ובאתי להצהיר את זה לוועדה במלוא הכנות, במלוא העוצמה, שהחוק ייושם במיידי, במיקור חוץ. במקביל אנחנו עושים הכל כדי לפתור את בעיית כוח אדם בשירותי הרווחה. אני לא מעניין אותי ענפים אחרים. אם זה תלוי בי, אני הולך לגעת בניתוח עיסוקים ברווחה. אנחנו ארכאים, מדינה שמפותחת בתחומים מסוימים ושמרנים בתחומים. מה שנכתב, תנאי סף שנכתבו לפני ארבעים שנה אנחנו קנאים ודווקנים אליהם ונתקעים בצדקנות הזו, אני חושב שצריך לנתח את זה מחדש, לא לפגוע ברמה אבל לנתח מחדש. בשירותי הרפואה עשו זאת ויודעים לעשות את זה, אין שום סיבה שאנחנו בשירותי הרווחה לא נעשה את זה. אנחנו נשתף פעולה יחד עם הארגון של העובדות הסוציאליות ואני מודה להן בהזדמנות הזו, שהם אישרו את השביתה שהייתה צריכה להיות היום. אני מקווה שתהיה הידברות טובה עם ההסתדרות והאוצר וזה ייגמר. לכן רבותיי וגבירותיי כמובן, אנחנו מחויבים, אם באתם לשמוע את המחויבות של המשרד, אנחנו מחויבים לחוק שחוקק בקדנציה הקודמת. אני כן אומר לחברי

לפני שאתם משחררים את החוק לקריאה שניה ושלישית תבדקו שאכן הוא ישים. במקרה הזה אני אקח אותו, יכולתי להצטדק ולומר לא מיישם אותו הפתרון הוא אני עוקף את המגבלה של השלטון המקומי, והתקנים שלא יכולים לגייס,

תוך התחייבות לתקנים קבועים בהמשך? תראי, אם אני אדע שאני יודע לגייס אותם, אני אקח אותם ואני אגייס אותם. ואני יודע לגייס אותם. ולכן אני אומר קודם כל אנחנו נשחרר את הפלונטר, נוציא את זה במיקור חוץ ועוד היד נטויה. אנחנו משתפרים, המשרד השתפר קודם, נעשו דברים חשובים, התפתחה שפה, אנחנו יודעים לטפל. אבל לא ייתכן שאנחנו ממוקדים כולנו בנשים, במשפחות האלה ולא בגברים האלימים. תודה רבה לכולם אני מתנצל שאני הולך לסבלותי אבל נמצא כאן מנכ"ל משרד הרווחה, אני חושב שהוא אחד המנכ"לים הטובים שיש במשרדי הממשלה, הוא מתוך המערכת, הוא מכיר את המשרד, יש פה נבחרת טובה שעושה את שנים רבות את העבודה, אבל אם צריך שאלה אחת או שתיים. אז אנחנו ניתן לחברת הכנסת שרון ניר שהגיע ראשונה, וחברת הכנסת אפרת רייטן, ואימאן. אבל תעשו את זה לא אמירות, שאלות. בבקשה. האמת היא שזו לא שאלה, אני ממש מפצירה ממש מכל

הזכרת את עניין מיקור החוץ, אני חושבת שזה יהיה אסון גדול מאוד אם נוציא את זה, תעשה כלמה שאתה רק יכול אדוני השר כדי לא להוציא את זה החוצה. זה עלול להיות ממש בכיה לדורות ברמה הזאת של מיקור חוץ זה כמו להוציא שירותי מבחן. אתה נותן את זה לחברה פרטית, חברה מסחרית, חברה שבעצם שורת הרווח, אנחנו מכירים את זה מהחינוך, אנחנו מכירים את זה מהאנשים עם מוגבלויות. אתה יודע כמה דברים חולים אנחנו יכולים להביא במקום הזה?

תודה,

חברת הכנסת ואז אני אתן לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אני רק מבקשת קצר. אוקיי צוהריים טובים לכולם, כבוד השר אני רוצה לפנות אליך בפניה אני חושב שהיא בסיסית. המקצוע של עבודה סוציאלית לא לוקה בחסר של כוח אדם, אלא לוקה בחסר של מעמד ושל תנאים. ואני מאוד מצפה ממך כמישהי שמכירה את פועלך, שבתקופה שלך ואם אפשר להתחיל את זה במיידי, לעבוד על המעמד של העובדים הסוציאליים ולתת תנאי העסקה טובים, כי זה יפתור לנו גם את הבעיה הזאת.

אז קודם כל צריך להגיד, אסור להפריט את השירות הזה אדוני השר, משום שחלקו הוא לא מבחירה, שלא לומר בכפיה, וזה כמו להפריט מאסר. זה לא דבר שאתה יכול להפריט אותו. בית המשפט העליון, זה שאתם עכשיו מנסים לחסל אותו, אסר על מדינת ישראל להקים בית כלא פרטי, ולכן, ככל שאנחנו ננצח, ואנחנו ננצח במאבק הזה על מערכת המשפט שלנו, אז הוא לא יאפשר, אם אתם תכריחו אותנו ללכת אליו, להפריט גם את השירותים האלה. הטיפול בגברים אלימים הוא באמת כל כך מאחור, הוא כל כך חסר, הוא כל כך מועט מידי. והמחשבה המעוותת שבמקום לתקן את הממשלות שאתם ייבשתם וסירסתם לדורותיהן, אתם תוציאו את זה החוצה, שזה יהיה לעניין עסקי למרבה במחיר, או יותר נכון כמו במכרזים של ממשלות ישראל לדורותיהם. ביקשתי שאלה. עדיין לא נתתי את זכות הדיבור. זה רק לשר, רק ספציפית לשר. כן, זה היה שאלות לשר לפני שהוא הולך. זה יותר למצלמה נראה לי, לא לשר. לא, ממש ממש לא. סליחה עם כל הכבוד, אתה מכיר אותי. אני הפרקטיקה שלי, אל תזלזלי בה. אני אומרת בכל זאת אדוני השר, יושבות כאן נשים, יושבת מאחורי רונית לב ארי שבשנת 1983 אדוני השר, הקימה את המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ובאלימות כלפי נשים בנעמ"ת. השר עומד ללכת, אני מבקשת לאפשר לך לענות על השאלות שעד עתה אספנו. א' אני אומרת אל תגידו לא ידענו, אי אפשר להפריט את השירותים האלה, ולכן כדאי לחשוב על פטנט אחר. שתיים, אדוני השר, בכל הכבוד, כדאי להתעדכן מה עשתה הממשלה הקודמת שהיא הראשונה שהגדילה את התקציב לתוכנית הבין משרדית למאבק באלימות כלפי נשים. יש כבר פורום של ועדה בין משרדים לתוכנית למאבק כלפי נשים. הממשלה שהיא המשרדים שאותם אתם רוצים להשמיד כבר עובדת בזה, אז בקשתי אליך שתתעדכן ותפעלו בהתאם.

חברת הכנסת מיכאלי את יודעת את מי זה לא מכבד? את החברים. ביקשתי לאסוף שאלות ולא זכות דיבור, יש פה הרבה חברי כנסת שהגיעו לכאן והם ידברו כל אחד בזמנם. הישיבה ננעלה בשעה 13:09.